הישיבה המאה-ושבעים-ושתיים של הכנסת התשע-עשרה יום שלישי,

ירושלים, הכנסת, שעה 16:00 תוכן העניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 4 מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ: 4 נאומים בני דקה 4 היו"ר יולי

ראויה, נראים. אם כך קורה במגרש המשחקים, מה כל זה אומר על המתרחש במגרש האמיתי? מה זה אומר על יכולת השיח והדיון שלנו בנושאים שהם באמת בנפשנו? מה שאירע אמש הוא סימפטום נוסף של ההידרדרות ביכולת שלנו לתקשר, לשוחח, להתווכח בכבוד ולשמוע

בכבישי הארץ, חמישה מהם הולכי רגל. ב-28 באוקטובר נהרג יניב סודמי, בן 37, אב לשלושה פעוטות, מפגיעת רכב בחניון הרכבת באשקלון,

המואזין אשם, ולא אחר, קבעה, אז היה

אחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, השבוע ראיתי במסדרונות הכנסת,

תערוכה תחת הכותרת "זקני השבט", וראיתי אפילו ספר שהמשרד לאזרחים ותיקים פרסם ושם פה על שולחנות חברי הכנסת. אני הסתכלתי,

גם כשעברתי במסדרונות וגם דפדפתי כאן. יש כאן, לא ספרתי בדיוק, 40-30 חברי כנסת, כולם כמובן על טהרת היהודים, עם 40-30 אנשים שהם בחרו בהם, שכולם על טהרת היהודים. אני חושב שזה דבר מבייש. אני חושב שזה קשור מאוד למה שראינו אתמול בתל-אביב ומה שדיברו החבר'ה כאן על כל מיני דברים.

יכולות להיות טענות מנגד, כשדב חנין נמצא כאן, הרבה פעמים דב חנין הופך להיות הערבי האולטימטיבי, שזה כמובן לא נכון, ויכול להיות שזה עניין של הווי של הקמת מדינה, כן? אבל יכול להיות שלגבי ערבי חבר כנסת ערבי יכול לתת פרספקטיבה אחרת גם להקמת המדינה ולזקני השבט, יכול להיות שאני אבחר בנתן זך,

אישיות ציבורית ישראלית מאוד מפורסמת. אני חושב שכאן, בכנסת, וגם במשרדי הממשלה, ובמיוחד כשמדובר במשרדים אזרחיים, לא יכול להיות מצב כזה של הדרה מוחלטת, אבל מוחלטת, של חברי הכנסת הערבים ושל אנשי ציבור ערבים, שיהיו בולטים גם בדברים כאלה.

תודה לחבר הכנסת חנא סוייד, שוודאי מעלה נושא חשוב, רק שאני, חבר הכנסת סוייד, בלי לקחת צד, מכיוון שמישהו כבר העיר על זה במליאה בשבוע שעבר, השיב השר לאזרחים ותיקים שהיו פניות, ד"ר סוייד, חבר הכנסת סוייד, אני פונה אליך. השאלה הזאת נשאלה בשבוע שעבר במליאה, אני לא לוקח צד, לא בדקתי, אבל מה שרשום בפרוטוקול זה שפנו עם ההערה הזאת לשר לאזרחים ותיקים חבר הכנסת אורי אורבך, והוא השיב שהיו פניות גם לח"כים ערבים והן לא נענו.

אז כמו שאמרתי, אני רק, סבא שלי היה אומר בשוק: במה שקניתי אני גם מוכר. אז זה מה שאני יכול לומר לך. בבקשה, חבר הכנסת חמד עמאר, ואחריו, חברת הכנסת תמר זנדברג. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת חנא סוייד, אני ניהלתי את המליאה כשהנושא עלה מאחד מחברי הכנסת, והשר השיב מה שאמר היושב-ראש: שהוא פנה לכמה וכמה חברי כנסת מהמגזר הערבי, ואף אחד לא רצה לשתף פעולה. לנושא שאני רוצה לדבר עליו, תאונות הדרכים, אף אחד לא פנה אלינו.

אני אמרתי מה ששמעתי מהשר כשניהלתי את המליאה, לא מעבר לזה. זה מה שהוא אמר. אני חזרתי על הדברים שאמר היושב-ראש, בעצם, כי אני הייתי עד ממקור ראשון. בסדר גמור, מיצינו את הנושא. אם מישהו מן הח"כים רוצה לשאול את השר, שיברר אצל השר למי הוא פנה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לנושא שרציתי לדבר עליו: תאונות הדרכים גורמות למשק נזקים של יותר מ-10 מיליארד שקלים בכל שנה. בשנת 2005 החליטה הממשלה על אימוץ תוכנית לאומית רב-שנתית למלחמה בתאונות הדרכים. על-פי ההחלטה, יש להקים רשות לאומית לבטיחות בדרכים, ותקציבה יהיה 550 מיליון שקלים בכל שנה. השנה היחידה שבה בוצעה ההחלטה הייתה שנת 2008. מאז ועד היום קוצץ התקציב של הרשות מדי שנה, ועל-פי החלטת הממשלה צפוי שבשנת 2015 התקציב יהיה כ-240 מיליון שקלים, שהם כ-40% מהתקציב המקורי. משמעות ההחלטה הצפויה היא פגיעה קשה במעמד וביכולת הביצוע של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תוך ביטול פעילויות מרכזיות בתחום החינוך, ההסברה, החילוץ וההצלה ופעילויות ברשויות המקומיות ברחבי הארץ. החלטה זו תפגע בכל ההישגים שהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הגיעה אליהם. בשנת 2014 נעצרה מגמת הירידה בתאונות הדרכים שאפיינה את ישראל בשנים האחרונות. עד היום נהרגו בכבישי ישראל כ-262 בני-אדם, 105 מהם הולכי רגל. אני פונה מכאן לשר האוצר ולשר התחבורה לבטל את הקיצוץ ולהחזיר את התקציב לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ל-550 מיליון שקל, כדי לחסוך בחיי אדם.

תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת רונן הופמן. תודה, אדוני היושב-ראש. במוצאי השבת האחרונה, בכיכר רבין, ציינו, מה שאנחנו אוהבים או נוהגים לכנות "מחנה השלום" את העצרת השנתית להירצחו של ראש הממשלה, זיכרונו לברכה, יצחק רבין, בקריאה להסדר מדיני, ובעצם להמשיך את דרכו. מחר אנחנו נציין כאן במליאה ובהר-הרצל את הטקס הממלכתי לזכרו של ראש הממשלה, זיכרונו לברכה, אבל היום, 4 בנובמבר 2014, באופן אישי נורא קשה לי, אני קמה בבוקר והולכת לישון עם התאריך הזה, כי זה בעצם היום שבו הרצח הזה קרה, לפני 19 שנה, וזה תאריך מאוד משמעותי, שנשאר עם כולנו. עכשיו, הרצח הזה קרה לפני 19 שנה, ולצערי הרב,

אחרי 19 שנה, יש רק הגדרה אחת שאפשר להגדיר אותו בינתיים, והיא: הרצח הפוליטי המוצלח בהיסטוריה. כי המטרה שלו, בינתיים, לצערנו הרב הוא השיג את מטרתו, שהיא להסיט את תהליך השלום מדרכו ולמנוע, ולהיות מחסום בפני, הסדר מדיני שיוכל לאפשר לנו להמשיך לחיות כאן. אז היום, אחרי 19 שנה, אני חושבת שהדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות לפני ציון יום השנה ה-20 זה להסיט את הגורל ההיסטורי הזה ממסלולו, להמשיך במקום שרבין הפסיק לפני 19 שנה, ולצערי לא נמשך מאז, ולהגיע להסדר מדיני שיוכל לאפשר לנו כאן חיים בשלום, בשגשוג, בכבוד ובשוויון, ואז נוכל להגיד שהרצח הפוליטי הזה לא צלח, והיה לשווא.

תודה לחברת הכנסת זנדברג. חבר הכנסת רונן הופמן,

חבר כנסת ישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש, חברותי חברות הכנסת, חברי חברי הכנסת, בעוד כמה שעות יחלו אירועי הזיכרון לציון 19 שנה להירצחו של יצחק רבין בטקס בבית הנשיא. אני חושב שיש קשר ישיר בין האלימות הפרועה שצפינו בה במגרשי הכדורגל, בין ההתלהמות הנוראה שאנחנו חווים, כנבחרי ציבור, למשל ברשתות החברתיות, ובין העובדה שלא הופק הלקח המרכזי מאותו רצח נורא לפני 19 שנה. אני חושב שכדי להיות מסוגלים להתחיל להפיק את הלקח הזה בכלל אנחנו קודם כול צריכים להכיר בכך שבעוד מאיימים עלינו באיראן, ו"דאעש", ו"חמאס" ומזרח תיכון, האיום המרכזי והאסטרטגי על החברה הישראלית הוא איום שנובע מבפנים, מהיות החברה הזאת עדיין חברה אלימה ומתלהמת, ששיח נורמלי, שיח בונה, לא מצליחים לכונן בה ולנהל בה, ועל כך אנחנו צריכים לתת את דעתנו בראש ובראשונה.

תודה לחבר הכנסת רונן הופמן. חבר הכנסת ישראל אייכלר, ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, דמם של 21 הרוגים בציר ז'בוטינסקי בחמש השנים האחרונות זועק אלינו מן הנת"צים. בשנה האחרונה יש עלייה דרמטית במספר הולכי הרגל שנהרגים בתאונות דרכים. כבר שנים אנחנו מתריעים נגד מתכנני הנת"צים במרכז הארץ ובירושלים שגבו קורבנות דמים בתאונות דרכים.

שכשנהרג עורך "ידיעות אחרונות" נח מוזס, בנת"צ, אמרו: זה דבר חדש, אנשים יתרגלו בסופו של דבר. זה לא עומד במבחן. השבוע זה קרה שוב, אתמול בעצם, בהריגתו של הרב אלכסנדר זלפריינד בתאונת אוטובוס. לראות את התמונה של השמשה הקדמית המנופצת באוטובוס מלמד כי המהירות והסכנה הגדולה של נתיבי התחבורה הציבורית במרכז הכביש גורמים לפגיעות בהולכי רגל, בעיקר בנת"צים. ביקשתי מאדוני היושב-ראש ומיושב-ראש ועדת הכלכלה לעשות דיון בעניין הזה, בעקבות המחדל שנמשך במה שנקרא "ציר המוות" בז'בוטינסקי, אבל לעסוק לא רק בזה, כי על-פי נתוני עמותת "אור ירוק",

ז'בוטינסקי, היו 38 תאונות דרכים ונפגעו בהן 51 בני-אדם רק בשנים 2011 2013. בשנה שעברה לבדה אירעו בציר הזה עשר תאונות דרכים ונפגעו בהן עוד 12 בני-אדם. אני טוען, ואני לא מומחה להנדסה, כי ריבוי הנתיבים הכפולים, לכלי רכב ולתחבורה ציבורית במקביל, יוצר בלבול, בעיקר בקרב הולכי הרגל, שצריכים לעבור כמה מעברי חצייה, וגם בקרב הנהגים. הדבר הזה חייב לבוא על פתרונו, ויפה שעה אחת קודם, כי אנחנו מדברים על נושא של פיקוח נפש.

תודה לחבר הכנסת אייכלר. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת שמעון אוחיון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מאז שראש הממשלה קרא לרגיעה בכל הקשור למסגד אל-אקצא ומה שקורה סביבו, שיירת חברי הכנסת מהימין לא פסקה, חבר הכנסת פייגלין, שולי מועלם, סגנית השר חוטובלי ובטח יהיו אחרים שיתפתו להיכנס לאל-אקצא, שנהפך למגרש ניצול ואינטרסים פוליטיים ונקודות בבחירות הקרבות. הייתי אומר: עם רגיעה כזאת, אין צורך באינתיפאדה. צריך להגן על מסגד אל-אקצא ועל חיי אדם ולמנוע מחברי כנסת ופוליטיקאים קיצונים, מחרחרי מלחמות, להיכנס לאל-אקצא ולעשות פרובוקציות שיגרמו בסוף לשפיכות דמים.

תודה לחבר הכנסת גנאים. חבר הכנסת שמעון אוחיון, בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, השבוע ראינו מודעה בעיתון, של המשורר נתן זך, האומרת: "כל הכבוד לחנין זועבי". כל הכבוד לזאת שתוקפת את מדינת ישראל,

מוצא לעצמו אדם כמו נתן זך לכתוב ולפרסם מודעה פרטית בעיתון מכובד: "כל הכבוד לחנין זועבי". זה אותו אדם שבשנה שעברה גם קראתי לשר החינוך להוציא את שירתו מתוכנית הלימודים, כאשר הוא עודד בני-נוער לגור בברלין, לצאת לגרמניה, לטייל בה לאורכה ולרוחבה ולהשתקע בה. זה אותו אדם, אותו נתן זך, שאומר על קהילה גדולה במדינת ישראל: תרבותה, תרבות המערות, מתוך בורות והתנשאות, והוא לא יודע אפילו שמאותה קהילה רק בשנים האחרונות היו לא פחות משלושה פרסי נובל. זהו אדם, יוצר אומנם, כותב שירה, אבל התנהלותו והתנהגותו פוגעניות, אנטי-לאומיות, אנטי-יהודיות, אנטי-חברתיות. הוא לא ראוי ששירתו תילמד במערכת החינוך במדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת שמעון אוחיון. צריך להעמיד אותו לקיר, חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת עפו אגבאריה יוכל להמשיך את נאומו.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יותר מ-2 מיליארד שקל, יותר קרוב ל-2.4 מיליארד שקל, אנחנו כולנו, תושבי מדינת ישראל ואזרחיה, עתידים לשלם בקרוב קנס עבור כישלונו של בנק לאומי, כישלון שנעשה בעשור האחרון, עבירות מס שהבנק היה שותף להן בפעילותו בשווייץ, בפעילותו בארצות-הברית ובפעילותו בישראל, ורשויות המס בארצות-הברית קנסו אותו בגינן בסכום שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה של התאגידים הישראליים, 2.4 מיליארד שקל. למרבה המזל, הבנק לא צריך לשלם את הכסף, יש לו אותנו, אזרחי מדינת ישראל. אנחנו נשלם את זה. 6% מהבנק עדיין בידי ממשלת ישראל, היא בוודאי תשמח לשלם 6% מ-2.4 מיליארד, יש לה עודף תקציבי ידוע, וגם כל אחד מאתנו: כל אחד מאתנו, שקרנות הפנסיה שלנו וקרנות אחרות שלנו וחסכונות שלנו מופקדים בבנק, יתרום עכשיו כדי לחלץ את נושאי המשרה בבנק, כדי לחלץ את הדירקטוריון שלו, כדי לסייע למפקח על הבנקים בבנק ישראל, שהיה צריך לעקוב אחרי הכישלון הזה ולבלום אותו, כולנו יחד נשלם כדי שיהיה פה שקט, והכול יימשך, וימשיכו לגבות מאתנו עמלות, כי מהעמלות הקטנות שלנו, שקל לשקל, הבנק הזה כנראה יוכל לשלם 2.4 מיליארד שקל. אז אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שאי-אפשר שנעבור על הפרשה הזאת לסדר, הכנסת תצטרך לדון בכך, ועדת הכלכלה שלנו תצטרך לדון בכך. לא יכול להיות שהכול יוטל על תושבי מדינת ישראל, ואילו האנשים שנושאים באחריות ישירה למחדל הזה יצאו נקיים כמו ברבור בהיוולדו.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת עפו אגבאריה,

חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נודע לנו שמחר עומדים לעלות לאל-חרם אל-קודס א-שריף, לאל-אקצא, קבוצה של ימין קיצוני, אף-על-פי שראש הממשלה הצהיר שהוא רוצה ברגיעה, אבל אני חושב שהוא נתן קריצה לקיצונים האלה שכדאי כן לעלות, לספק להם אבטחה, משטרה, לסגור את העיר, לסגור גם את המסגד.

ואם היא מתנהלת על-ידי אנשים ששותפים לממשלה הזאת, אני חושב שיש להוקיע אותה, ואנחנו מזהירים שזה רק יכול להביא להתנגשות מיותרת בינם לבין אנשים שהולכים באמת להתפלל, ולא הולכים לשים "וי" פוליטי שהם נכחו שם. לכן אני פונה אליך, למנוע את הפרובוקציות האלה, ואם יש הצהרה של ראש הממשלה, אז שבאמת יכבד אותה, ולא תהיה קריצה לימנים קיצונים שבאמת ילכו לעשות

תודה לחבר הכנסת עפו אגבאריה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ,

גברתי, ואחריה, חבר הכנסת שמעון סולומון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבר שבועיים נמשכת השביתה בשירות התעסוקה, ונראה שזה פשוט לא מעניין אף אחד. העובדה שכמה מאות אלפי מובטלים אינם מקבלים קצבאות פשוט לא מזיזה לאף אחד. זאת שביתה מוצדקת מאין כמותה. מדובר בשירות שנשפכים אליו כספים, לא חסר שם כסף, אבל במקביל מבקשים לפטר 80 עובדים ולפתוח מוקד טלפוני בהפרטה, ב-outsourcing, שיעבדו בו עובדי קבלן בפרוטות. המגמה היא מאוד ברורה: כל מי שיוצא לפנסיה, לא נכנס עובד אחר במקומו. יש לזה רק שם אחד: הפרטה מוחלטת של שירות התעסוקה, שירות בסיסי שהמדינה צריכה לתת לאזרחיה. וההפרטה הזאת מתרחשת אחרי שברוב חוצה מפלגות בכנסת הקודמת הורדנו מסדר-היום את תוכנית ויסקונסין, שמשמעותה הפרטת שירות התעסוקה. בדלת האחורית, באופן לא חוקתי, מפריטים שירות בסיסי במדינת ישראל. לצערי זאת מגמה שמאפיינת את הממשלה הזאת, ואת כל משרדי הממשלה. בואו נפריט את המדינה בבת אחת, במכה אחת, במקום להפריט אותה חלקים-חלקים.

תודה לחברת הכנסת יחימוביץ. חבר הכנסת שמעון סולומון, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת באסל גטאס. אדוני היושב-ראש, השבוע ראינו אלימות משתוללת במגרשים.

זה כבר קורה במשך שנה, במשך שנים, וזה מתווסף לאלימות מטעמי גזענות, לשחקני כדורגל,

וכל הזמן אמרתי שהאלימות הזאת, שמתבטאת בכל מיני צורות, לא נוקטים נגדה את העונשים המתאימים. היום אני יכול להגיד בצורה די ברורה שהמשטרה כן מביאה בחשבון, וכן נוקטת אמצעים ומביאה למשפט, אבל בתי-המשפט לא מרתיעים ולא נותנים את העונש הראוי, לא את המקסימום ואפילו לא קרוב למינימום.

בצורה כזאת, אנחנו נמשיך לסבול, ואני חושב שהגיע הזמן באמת לחשוב שהדבר הזה יכול להיות באמת הסרטן. אני שוחחתי עם חברי חבר הכנסת עפו אגבאריה, שהוא ואני יחד יושבי-ראש השדולה למלחמה בגזענות. אנחנו נכנס את השדולה, נכתוב מכתבים, אבל אם אין הרתעה, אם אין עונשים כבדים לצד חינוך לטווח הארוך, אני חושב שהדבר הזה יכול להיות דבר מאוד מאוד מאוד מסוכן. ביקשתי גם לכנס את ועדת החוקה, חוק ומשפט בגלל זה, אחרי שכתבתי מכתב לשרת המשפטים, ואני מקווה מאוד שהשופטים, אלה שצריכים להחליט על העונשים, יבינו את המשמעויות, כי יש זכויות לא רק לאלה שמתנהגים באלימות, אלא יש אנשים בצד השני שסובלים מזה.

תודה לחבר הכנסת שמעון סולומון. חבר הכנסת באסל גטאס, ואחריו, חבר הכנסת מיקי רוזנטל. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, תפקיד יושב-ראש הכנסת מחייב מינימום של ממלכתיות ושל יושרה מקצועית ואינטגריטי, אני לא מצליח למצוא מילה בעברית לאינטגריטי.

האמנו שכבודך ניחן בתכונות האלה, למרות הדעות הימניות ואפשר להגיד אפילו הקיצוניות שלך, ובעצם כך התנהלתי אני אישית, וגם סיעת בל"ד, מולך. עד שהתראיינת לעיתון "ישראל היום" לפני עשרה ימים, ושם אמרת דברים החורגים מכל ממלכתיות, יושר מקצועי או אינטגריטי, כאשר אמרת בריאיון: זועבי לא רוצה מדינה פלסטינית, היא רוצה בהשמדתנו. אני מציע להאמין לה. היא רוצה שישחטו אותנו ושניעלם לחלוטין. כבודו אף מקווה שתיווצר בכנסת אווירה שתאפשר להרחיקה מהכנסת. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אלה דברי בלע, שאין להם שום זיקה למציאות, וכשהם יוצאים ממך, הם חמורים שבעתיים. אני רוצה להאמין שכבודו אכן ניחן באותן תכונות שיאפשרו לו להודות בטעותו ולהתנצל בפומבי, לא רק כדי להוכיח את אותן ממלכתיות ויושרה, אלא גם בגלל האמת לאמיתה, שצריכה להיות נר לרגלי כל איש ציבור, ובמיוחד בתפקידך הרם.

תודה לחבר הכנסת באסל גטאס. ודאי שלא אנצל את דוכן היושב-ראש לתגובה, אבל מכיוון שכבר אמרתי במליאה, אני חוזר ואומר שאני בין אחרוני המוהיקנים שמאמינים בדו-קיום במדינה הזאת וביכולת לחיות יחד, ואלחם בכל גורם קיצוני שמנסה לפגוע בדו-קיום. זאת עמדתי העקבית, ולא חשוב מה הדעות שלי או מאיזה צד בא אותו גורם קיצוני. בוודאי שדברי לא כוונו לסיעת בל"ד. למיטב זיכרוני, אפילו באותו ריאיון עצמו ציינתי שאדוני הביע הסתייגות מדברים מסוימים של חברתו לסיעה. בזה תם הפרק. אמרתי שאני לא רוצה לנצל את דוכן היושב-ראש לתגובה. אתה ודאי רשאי גם בנאומים בני דקה לפנות אלי, כך עשית, וזה בסדר גמור. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, בבקשה, אדוני. אחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת חיליק בר. לאחר מכן נעבור לישיבה לזכרו של חברנו, יושב-ראש הכנסת התשיעית חבר הכנסת יצחק ברמן, זכרו לברכה, במלאות שנה וקצת למותו. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, חברי חברי הכנסת, אני שב לנושא שדיברתי עליו בשבוע שעבר. שירות התעסוקה הוא שירות חשוב מאוד, ומדינת ישראל מתנהלת מולו כאילו הוא שירות לא נחוץ. עובדי השירות שובתים כבר שבועיים, חברתי חברת הכנסת שלי יחימוביץ תיארה את הנסיבות. יש רצון להפריט את השירות החשוב הזה. הכנסת, בעיקרון, מתנגדת לכך. יש כאן ניסיון של הפקידות לכפות מדיניות על נבחרי הציבור, אבל חמור מכך, בשורש הסכסוך עומדת כוונתו של השירות לסגור סניפים בפריפריה: במעלה-אדומים ובערד, מקומות שבהם שיעור המובטלים הוא גבוה, מקומות שבהם סובלים ממחסור במקומות עבודה, מקומות שנזקקים ביותר לשירות הזה, דווקא בהם מדינת ישראל רוצה ושואפת לסגור את הסניפים של שירות התעסוקה. אני קורא מפה שוב לממשלת ישראל, גם בשלושה כפרים ערביים.

וגם בשטחים, לצורך העניין. פה אין אפליה. כל הפריפריה בעיני פקידי משרד הכלכלה היא משהו שלא צריך באמת תשומת לב. אני קורא מפה שוב לממשלת ישראל ולשר הכלכלה להיכנס לעומק הוויכוח, לפתור את הבעיה, כי יש עשרות אלפי מובטלים שלא מקבלים את כספם, אין להם פשוט מה לאכול, והממשלה אדישה לדבר הזה. זה פשוט לא יכול להיות. תודה לחבר הכנסת רוזנטל. חבר הכנסת חיליק בר הוא הדובר לפני האחרון, אמרתי בטעות שהוא האחרון. חבר הכנסת רוברט אילטוב יהיה אחרון הדוברים. אדוני יושב-ראש הכנסת, היום ציינו, לאורך כל היום, בחמש מוועדות הכנסת, את יום המזון הבין-לאומי ואת הנושא של הצלת מזון, שלא ייזרק ולא ייטמן ולא יפגע באיכות הסביבה, אבל יותר מהכול, יעזור לעניים, לילדים שידם לא משגת לקבל אפילו כריך לארוחת צהריים.

אדוני יושב ראש-הכנסת, אני רוצה להודות לך על שאפשרת את היום הזה בכנסת. יחד עם ארגון "לקט ישראל", בראשות ג'וזף גיטלר וגידי כרוך, הראינו איך אפשר להציל מזון, הראינו איך אפשר להשתמש בו ביעילות, הראינו איך אפשר להעביר אותו לנזקקים, הראינו כמה מזון, כמה טונות של מזון,

כל חודש וכל שנה, נזרק לפח,

בסיוע של "לקט ישראל" אפשר להביא אותו למקום אחר ולעזור לנזקקים. שליש מילדי ישראל, אדוני היושב-ראש, הם ילדים רעבים, זה הדוח האחרון שקיבלנו מהאו"ם. זאת לא תעודת כבוד לישראל. אבל בזכות היום הזה בכנסת, בזכות "לקט ישראל" ועוד הרבה עמותות, אנחנו מקווים לשנות את זה, באמצעות חקיקה שהובלנו ונוביל יחד, חברת הכנסת אורלי לוי, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, שגם הובילו אתי את היום הזה,

ואני רוצה לבקש מהכנסת שתקדם את החוק הזה, שתסייע לנו לשמור מזון להעביר אותו לאן שצריך וגם לשמור על הסביבה ולעזור לילדים רעבים. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת חיליק בר. חבר הכנסת אילטוב, בבקשה, אדוני.

אני רוצה לעלות לדוכן, כי הוא התייחס אלי באופן אישי.

תכתוב לי, בכתב, מה שאתה רוצה. אנחנו בינתיים נעשה ישיבה, ואחרי הישיבה אנחנו נאפשר הודעה אישית, אבל היא צריכה להימסר בכתב ליושב-ראש הישיבה, ואז אני אוכל לאשר אותה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים, כפי שאמרתי, לישיבה מיוחדת לזכרו של יושב-ראש הכנסת התשיעית חבר הכנסת יצחק ברמן, זיכרונו לברכה. ראש האופוזיציה נמצא כאן אתנו, ואני רק מבקש בשמו, הוא עשה את זה גם לפני המשפחה, להתנצל. בעיקרון, באירוע הזה הוא היה אמור לשאת דברים, אבל בגלל אירועי "נר יצחק", שייפתחו עוד מעט בבית הנשיא, חבר הכנסת יצחק הרצוג יצא במהלך הישיבה. אבל יהיו דוברים אחרים ודאי. אדוני השר, חברי הכנסת, מזכירת הכנסת, מנכ"ל הכנסת, אורחינו ביציע, חברי הכנסת לשעבר,

של יצחק ברמן, אני רואה כאן את דרור זייגרמן, את נעמי בלומנטל, אברהם פורז עדיין נמצא? אנחנו ודאי מקבלים בברכה את המשפחה, קרנה שרייבמן, בעלה יוחנן שרייבמן ושאר בני המשפחה של יצחק ברמן ז"ל, ואת כל האורחים. לפני שנעבור לנאומים, אנחנו נקום לזכרו של יצחק.

יצחק ברמן הלך לעולמו לפני כשנה, בשׂיבה טובה, בן למעלה מ-100 שנים, עתיר זכויות ומעש. הייתה לי הזכות לברך אותו בהגיעו ל-100. יצחק היה דמות המייצגת את הישראליות במיטבה, וסיפורו הוא במידה רבה הסיפור הציוני, לא רק של מדינת ישראל, אלא של המאה החולפת. הוא היה שליח ציבור אמיתי, החל בימיו כפעיל אצ"ל בצעירותו וכלה בפעילותו הציבורית הענפה. כאן בכנסת הוא זכור בעיקר כמי שכיהן כיושב-ראש הכנסת התשיעית, משנקרא לדגל והחליף בתפקיד את יצחק שמיר המנוח, שכידוע התמנה לראש הממשלה. ברמן היה אדם בעל יושרה ומסירות, ובעיני רבים הוא מסמלי דור הנפילים הפרלמנטריים. בדרכו המיוחדת ובגישתו האנושית ניהל את ענייני הבית המורכב הזה. הייתה טבועה בו תודעת שליחות לעניין הדמוקרטי והפרלמנטרי. הדברים שאמר במליאה עם היבחרו לתפקיד כה רלוונטיים, עד כי דומה שנאמרו ממש בימים אלה, כך אמר ברמן: "את המשטר הדמוקרטי אפשר להרוס גם ללא מהפכה וכוח הזרוע",

"אפשר למגרו על-ידי השפלתו ועל-ידי הצגתו ככלי ריק ובזוי". אנחנו יודעים היום כמה הוא צדק, למרות יציבותה, עלינו לזכור כמה שברירית עלולה להיות הדמוקרטיה שלנו, אם לא נשכיל לשמר אותה ולהגן עליה מפני מהרסיה ומבזיה, גם אלה המבקשים לנצל אותה בציניות. ראויים דבריו שיהיו לנגד עינינו כל יום. מכובדי, גם בשנת חייו האחרונה יצחק ברמן נותר צנוע, והעיד על עצמו כי אין לו יומרות שיזכרו אותו אחרי לכתו.

בעניין זה אנחנו, ככנסת, לא שמענו בקולו. השתדלנו לתת לו בביתנו ובחומותינו "שם עולם אשר לא יִכרֵת", כלשון הנביא. לפני שעה קלה חנכנו כאן, בכניסה למשכן הכנסת, יחד עם בני המשפחה והאורחים, כיכר לזכרו, ואני סמוך ובטוח כי הדבר ישמש אמצעי נוסף ומשמעותי לשימור זכרו של יצחק ברמן. כדי שנוכל לקיים את "זכֹר ימות עולם, בינו שנות דור ודור", עלינו לגרום תחילה לכך שיתקיים בנו "שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך". ככל שנוסיף לפעול לשימור העבר ומחולליו, כך נשכיל לפעול בהווה ולצפות פני עתיד. אני מודה למי שסייעו במלאכת ההנצחה, ושולח שוב את תנחומי לבני המשפחה. יהי זכרו של חברנו יצחק ברמן ברוך. חברי הכנסת, אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת נחמן שי לשאת דברים.

אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי חברי הכנסת, בני משפחת ברמן,

הכנסת מעלה היום את זכרו של יצחק ברמן, יושב-ראש הכנסת לשעבר, שהלך לעולמו ב-4 באוגוסט 2013, והוא בן 100. כחודש לפני מותו אמר ברמן בריאיון לנחמה דואק: "היו לי חיים טובים, אין לי אמביציה שיזכרו אותי אחרי לכתי, היה איש" הוא לא אמר "הופ", אבל אנחנו לפעמים אומרים, "ואיננו עוד". אדם צנוע הוא היה. קודם כול אדם צנוע, ובכל תפקידיו, כחבר הכנסת, כיושב-ראש הכנסת וכשר בממשלת ישראל, נשאר כזה. כמדומני, אדוני היושב-ראש, שאני אחד מן הבודדים שעוד הכירו אותו בתקופת חברותו בכנסת, כשהייתי בבית הזה כתב פרלמנטרי של הטלוויזיה, וגם אז יכולתי להתרשם מתכונותיו, ואני רוצה להעלות כמה קווים לדמותו. הוא היה לוחם:

חייו הראשון, צעיר בן 24, עורך-דין במקצועו, שעלה לארץ והיה כאן פעיל בבית"ר והצטרף לאצ"ל. הוא ניצל את ידיעותיו במשפטים כדי להגן על אנשי הארגון הצבאי הלאומי בבית-המשפט. בשנות מלחמת העולם השנייה, 1941 1945, שירת במודיעין של הצבא הבריטי והקים רשת ריגול בארצות הבלקן כדי להעביר מידע לבריטים על פעילות הצבא הגרמני, וכל מידע אחר שהצבא הבריטי נזקק לו. בצה"ל שירת שלוש שנים, והשתחרר בדרגת רב-סרן.

היה איש פוליטי: חבר פעיל בציונים הכלליים, אחר כך במפלגה הליברלית, ומשם הצטרף לליכוד. בתוך הליכוד, כמו רבים מחבריו לזרם הליברלי, נחשב דווקא ליונה פוליטית, התנגד לעיבוי ההתנחלויות ולמהלכים אחרים. היו גם ימים כאלה בליכוד. עם הקמת מפלגת המרכז הליברלית הצטרף אליה והוכיח כי הוא עקבי: ברמן בחר תמיד במסגרת פוליטית המבטאת את דעותיו ומשקפת אותן. הוא היה ליברל ודמוקרט, החשיב מאוד את הדמוקרטיה כשיטת הממשל העדיפה, וכאשר נבחר לתפקיד יושב-ראש הכנסת, בשנת 1980,

וכאן אני חוזר לדברים שגם אתה ציטטת, אדוני היושב-ראש, כי יש ללמוד מניסיונה של הדמוקרטיה בין שתי מלחמות העולם, חוויה שהוא עבר, שכן הסדר התקין הוא תנאי לקיום החירות. הוא חשש מאוד מן הדרך שבה הכנסת משתקפת בעיני הציבור, וחשש כי המשטר הדמוקרטי עלול להיחלש. הוא הדגיש באותו נאום: "יוקרתו ואמינותו של המשטר הדמוקרטי תלויות במידה לא מבוטלת גם בדברים שהם לכאורה שוליים, כמו התנהגות נציגי העם ורמת הוויכוח וצורתו בכנסת". ונדמה לי שדבר לא השתנה מאז. ואז חתם בדברים הבאים, אשר ראוי לשננם: "את המשטר הדמוקרטי אפשר להרוס גם ללא מהפכה בכוח הזרוע, אפשר למגרו על-ידי השפלתו ועל-ידי הצגתו ככלי ריק ובזוי". חיזק את הדברים האלה בשעתו גם נשיא המדינה ויושב-ראש הכנסת לשעבר רובי ריבלין, שאמר: "יצחק ברמן היה דוגמה ליושב-ראש כנסת שלא ראה עצמו משרת של הממשלה או של הקואליציה, אלא של הוויכוח הדמוקרטי בכנסת". ברוח הליברלית הזאת הוא היה גאה במיוחד בשני חוקים שהעביר והם תקפים עד היום: חוק הרשות השנייה

ששבר את מונופול רשות השידור וחשף את ישראל לערוצי טלוויזיה ותחנות רדיו נוספים, אבל למרות ריבוי הערוצים,

ציין פעם: אין מה לראות בטלוויזיה. החוק השני היה חוק המפלגות, שהסדיר בצורה חוקית את פעילותן של התנועות הפוליטיות בישראל.

נהג בהגינות ובאורך רוח בסובבים אותו ובכפופים לו. כיבד אנשים,

לא דרס כפי שרבים רואים את המערכת הפוליטית. הוא בא ממנה ויצא ממנה בדרכו השקטה, האדיבה והנדיבה. הוא היה אמיץ. בעיצומה של מלחמת לבנון הראשונה שימש כשר האנרגיה והתשתיות.

בממשלתו של מנחם בגין. מלחמת לבנון הראשונה הייתה נתונה כבר אז במחלוקת עמוקה, ושיסעה את הציבור כולו. היא הייתה קשה לו במיוחד, כמי שדבק בתפיסתו הליברלית ובגישתו היונית ליחסי ישראל עם שכנותיה. כאשר גבר הלחץ הציבורי לחקור את נסיבות המלחמה ההיא, דרש להקים ועדת חקירה בראשות שופט בית-המשפט העליון לבדיקת הטבח בסברה ושתילה, אך הממשלה הסתפקה, בשלב הראשון, בהחלטה על ועדת בדיקה מטעמה.

שאף התנגד להרחבת המלחמה מלכתחילה, נשאר נאמן לדרכו, לא המתין זמן רב והודיע לראש הממשלה מנחם בגין על פרישתו מן הממשלה. צחוק הגורל הוא כי כאשר הממשלה אכן מינתה בסופו של דבר ועדת חקירה ממלכתית, בראשות נשיא בית-המשפט העליון אז, השופט יצחק כהן, ברמן כבר לא היה שם. ועוד תעתוע של הגורל: גם בגין עצמו, כידוע, פרש מן הממשלה ההיא והלך לביתו.

ברמן האריך ימים, אך מעולם לא נישא ולא הקים משפחה, אבל כאן אנחנו פוגשים כמובן את קרובי משפחתו. עם זאת, הוא דאג מאוד לעתידה של המדינה. הוא אהב את הנוער שגדל פה, והדגיש שהוא מצוין, אבל פחות ציוני מבעבר. לעומת זאת, למרות השקפותיו הליברליות, חשש ממדינה פלסטינית, ואמר: מדינה כזאת לצד מדינת ישראל תעשה לנו צרות צרורות. כליברל מצופה ממני לתמוך ברעיון שתי המדינות, אך אני מקווה שזה לא יקרה בימי, יש לי לחיות בכל מקרה עד 120. אבל בגיל 100 יצחק ברמן הלך מאתנו. הדברים שאמר והדברים שעשה יישארו אחריו. תודה רבה,

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי על דבריו המרגשים, כמי שגם באמת הכיר, כמו לא רבים בבית הזה, את יצחק ברמן בפועלו. חברי הכנסת, אנחנו מודים מאוד לכל האורחים שלנו, במיוחד לבני המשפחה, לחכ"לים ולכל הציבור שהצטרף אלינו, גם לאירוע הקודם של הנצחת שמו של יצחק ברמן, וגם לישיבה הזאת במליאה. תודה רבה. אנחנו חוזרים לעיסוקים הפרלמנטריים שלנו, ובהמשך ישיר לקריאה של יצחק ברמן להתנהגות פרלמנטרית נאותה, אני מבקש מחבר הכנסת אילטוב לעלות לדוכן ולהתייחס לדברים שנאמרו עליו כאן במליאה לפני כמה דקות. הוא מסר לי, כנדרש, בקשה בכתב להודעה אישית. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, אני לא הייתי פה, אבל הבנתי שחבר הכנסת אחמד טיבי הקדיש לי פרק שלם בנאומים בני דקה והתייחס לילדותי, בצורה של חרוזים אבל.

אני מבין שיש לו איזשהו כישרון מיוחד. כנראה אין לו מה לעשות בימים כתיקונם, אז הוא יושב בחדרו וחושב על אילטוב, ומה היה בילדותי, וכנראה זה מעניין אותו מאוד, כי הוא כל הזמן טוען שאנחנו נחזור למקום שממנו באנו. אז קודם כול אני רוצה להגיד לו שאנחנו לעולם לא נחזור לשם, זאת המולדת שלנו, והוא יכול לבחור כל מקום אחר.

הוא יכול לחזור אולי למקום שממנו הוא בא, למכה ומדינה. בעקבות דבריו של אחמד טיבי, אני בדרך כלל לא מגיב, אבל פה אי-אפשר שלא להגיב, כי הוא פשוט התחיל להוריד את השיח הפרלמנטרי לשפל שאין לו תקדים, לשפל שאין לו מקום בכנסת, לשפל שפוליטיקאים צריכים להיזהר ממנו. אני מעולם לא פגעתי באופן אישי באחמד טיבי, לא בגלל הרקע האתני שלו, לא בגלל מוצאו ולא בגלל כל דבר אחר, ואפילו לא בגלל ההתנהגות שלו. אבל לבוא להגיד שילד מרטיב,

כל ילד מרטיב בילדותו, ואם הוא לא הרטיב אז זה כנראה זה פוגע לו בשכל היום, וזה משאיר איזשהו סימן מאוד קשה. אבל אני רוצה להתייחס יותר

הרי השיח הזה, שהוא העלה פה, בעצם מראה איזה חינוך הוא קיבל בילדות, מההורים שלו. זה הסגנון, זה מה שהוא מייצג, ואם זה מה שהוא מייצג, כנציג האומה הערבית, שהוא בעצם בא ואומר שהוא מייצג אותה פה, זה בעצם פגיעה בערביי ישראל, זה פגיעה במוסלמים. זה לא השיח שהוא צריך לעשות, ואם יש לו מה להגיד בעניין הפוליטי, שיגיד אותו בעניין הפוליטי. אני אשמח מאוד לשאת ולתת, ולהידבר ולהתווכח ולריב, אבל שזה יישאר ברמה הפוליטית, לא ברמה האישית.

שהוא יצטרך להתנצל. אני אפילו לא אגיש תלונה עליו, אבל אם ככה הוא רוצה לייצג את עצמו, את העם שלו בכנסת, תפאדל, אהלן וסהלן. בכל השאר אנחנו נטפל כמובן בדרך פוליטית, כפי שמקובל פה.

תודה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק חופש המידע (תיקון מס' 10), התשע"ה 2014, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת משה מזרחי, בשם יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. אני מציג לך את החוק, אם אני זוכר נכון,

החוק, מקורו בהצעת חוק פרטית של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, נכון? נכון מאוד, זו הצעת החוק של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, שאני שמח להציג אותה בשם ועדת החוקה. אדוני היושב-ראש, עמיתי, עמיתותי, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק חופש המידע (תיקון מס' 10), התשע"ה 2014. מכוח צו שהוציאה שרת המשפטים לפני כעשור, נקבעו מוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם כרשות ציבורית, לעניין חוק חופש המידע, בכל הקשור לניהול ענייניהם הכספיים. נוכח העובדה שמוסדות אלה מספקים שירות ציבורי חיוני, והמדינה משתתפת בתקציבם, יש חשיבות רבה בהגברת השקיפות בנוגע לפעילותם ובעיגון חובתם לנהוג בשקיפות בחקיקה ראשית. לכן מוצע להרחיב את תחולת החוק ולקבוע כי מוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם ייחשבו רשות ציבורית לעניין חוק חופש המידע לגבי כל מידע שברשותם, ולא רק לגבי מידע הקשור לניהול ענייניהם הכספיים. עם זאת, כדי למנוע פגיעה בחופש האקדמי, מוצע לקבוע סייג שיאפשר למוסדות להשכלה גבוהה שלא למסור מידע שיש בגילויו פגיעה מהותית בחופש האקדמי, פגיעה בהליכי שיפוט או קידום אקדמיים או במחקרים שטרם פורסמו, או גילוי זהותם של תורמים שביקשו להישאר בעילום שם. להצעת החוק לא מצורפות הסתייגויות. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית בנוסח המוגש על-ידי הוועדה. וברשותך, אדוני היושב-ראש, שתי מילים נוספות, בנושא השקיפות בכלל. אנחנו עדים, לגבי הרמת מסך, גם של נבחרי ציבור וגם של אורגנים כאלה ואחרים, שהם מתעקשים בכל מאודם להשאיר את המסך אטום בפני השקיפות הנדרשת מפעילותם הציבורית, וראינו את זה לא פעם. ראינו את זה גם בבחירות לנשיאות, לצערי הרב אני אומר את זה, ראינו את זה

כדי להמשיך להיות לא שקופים, ולא צריך לחכות שכל מיני הקלטות כאלה ואחרות יפתחו לעין הציבור איך אנחנו מתנהלים כנבחרי ציבור. תזכרו את זה כשיגיעו חוקים מהסוג הזה, שיפתחו אותנו לרווחה בפני האזרחים, שאנחנו חייבים להם חוב כבד של להיות ראויים, במקום שאנחנו נמצאים בו.

תודה לחבר הכנסת מזרחי, שכאמור הציג בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט את הצעת חוק חופש המידע (תיקון מס' 10). חברי הכנסת, כפי שאמר לנו חבר הכנסת מזרחי,

אין הסתייגויות לחוק, לכן אנחנו עוברים, איך אפשר להסתייג ממזרחי? אתה אומר שזה מסוכן? אתה מרמז למשהו? בבקשה, חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על כל החוק, כפי שהוצג לנו, כנוסח הוועדה.

נא להצביע. סעיפים 1

חברי הכנסת, 19 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. אנחנו יכולים לעבור לקריאה שלישית. ההצבעה החלה.

נא להצביע. חבר הכנסת רוזנטל, אתה מעוניין, כמה מילים קצרות.

אני מוסיף לפרוטוקול גם את קולה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ,

אני מבין, להצביע בעד החוק, אך ההצבעה כנראה לא פעלה. בבקשה. 19 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים גם בקריאה השלישית. החוק אושר, כנדרש, בשלוש קריאות. אני הזמנתי את חבר הכנסת מיקי רוזנטל להודות לאלה שעסקו במלאכה,

אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, חברי חברי הכנסת, השקיפות הופכת יותר ויותר חשובה, ודין-וחשבון לציבור, מה עושים בכספו, חייב להיות ערך יומיומי. הציבור לא חייב לרדוף אחרי המידע הזה, ואנחנו צריכים לחלוק אותו ביוזמתנו. התנועה לחופש המידע, שסייעה לי גם בהכנת החוק הזה, ואני מודה לה על כך, פנתה באחרונה לרבים ממשרדי הממשלה וביקשה לדעת את הוצאות ההתקשרויות של משרדי הממשלה עם חברות שונות. ומן הדבר הזה אנחנו למדנו שיש שרים שיש להם מקרר באוטו, בעלות של אלפי שקלים, וכל מיני הוצאות מוזרות. אני משוכנע שבשנה הבאה ההוצאות יפחתו, כי כשהציבור, גם בשנה הבאה אני אקנה, אני לא נוקב בשמות, אני בכוונה לא נכנס לעניין הזה. אנחנו מבינים בדיוק מה אתה אומר,

מה הבעיה של הפריג'ידר באוטו? אני חושב, מה הבעיה של הפריג'ידר באוטו?

מיקי, חבר הכנסת מיקי לוי, איך מתקינים פריג'ידר באוטו? אני רוצה לומר לך את הדבר הבא. אני לא חושב, כל אחד יחליט, להוציא, כל אחד יחליט איך הוא פועל, ואני באמת לא רציתי להפוך את זה לנושא להתנגחות. אני אדגים לך את זה באמצעות הוצאותיו של ראש הממשלה. לפני שלוש שנים היה לחץ גדול לפרסם את הוצאות בית ראש הממשלה. אחרי שהדבר הזה פורסם,

תקשיב טוב, לא, אני לא רוצה להקשיב בסגנון הזה. תקשיב, תקשיב, השתייה, ההוצאות של בית ראש הממשלה קטנו מאוד, קטנו מאוד. עצם הפרסום, עצם הפרסום גורם,

כדי שתירגע, כדי שתירגע, אני אומר את זה קבל עם ועדה: עבור המקרר שלי שילמתי. אני לא דיברתי עליך. אבל עזוב, נו, בחייך. למה אתה לוקח את זה אישי?

אני חושב, אמרתי לך, אם אתה שואל אותי,

אני שמח על כך שבעתיים, חבר הכנסת לוי, אבל אני רוצה להגיד לך שאני לא חושב, שר בממשלת ישראל, אם הוא מאוד צמא בדרך, יעצור בפיצוצייה ויקנה כמו כל עם ישראל,

ישלם מכיסו, לא יעלה על הדעת.

אם הוא רוצה שיהיה לו מקרר באוטו, ולא על חשבון הציבור, כי יש בזה טעם לפגם.

עכשיו אני מבקש להודות, בהזדמנות זו, תודות. לוועדת החוקה, חוק ומשפט,

דודו רותם, לדורית, מנהלת הוועדה, ולעוזרי, אסף ואדם, שסייעו לי מאוד בחוק הזה, וכמובן לתנועה לחופש המידע. חן חן לכם,

רבה לחבר הכנסת מיקי רוזנטל.

ברכות לך ולחבר הכנסת מזרחי על החוק החדש. אנחנו עוברים לשתי הצעות דחופות לסדר-היום. הצעה דחופה ראשונה: מאות אלפי משפחות בישראל חיות בחובות ומגיעות לכדי הוצאה לפועל,

3885, 3891 ו-3924, של חברי הכנסת משולם נהרי, דב

דרך ארוכה אתה הולך אל הדוכן, אני רואה. בחרדת קודש. בצדק.

בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, מסופר על רבי אברהם אבן עזרא, שכידוע היה עני, עני מרוד, שבצר לו שם פעמיו לבית השר, לבקש עזרה. הגיע לשער, והשומרים אומרים לו שהשר לא נמצא, בא מוקדם בבוקר, השר לא נמצא, בא לעת ערב, לבקש עזרה, הוא במצוקה, אמרו לו שהשר כבר הלך לישון. הצטער מאוד, וכתב על חומת הבית: "אשכים לבית השר,/ אומרים: כבר רכב./ אבוא לעת ערב, אומרים: כבר שכב.// או יעלה מרכב,/ או יעלה משכב,/ אויה לאיש עני/ נולד בלי כוכב!" רבותי, המצוקה של העניים חוזרת על עצמה מעל דוכן זה מדי יום ביומו. בכל מקום שאנחנו פונים אליו היום, בכל כיוון, בכתובים, ובתקשורת, אנחנו שומעים על המצוקות הקשות, מחקרים מראים לנו, מדי יום ביומו, שיותר ויותר אנשים נכנסים למעגל העוני במדינת ישראל. רק השבוע פורסם שיותר ויותר אנשים נאלצים ללוות כספים כדי לכסות את עלויות המחיה הבסיסיות בישראל: 707,000 חייבים, אנשים פרטיים, שמהם כ-76,600 הוכרזו חייבים מוגבלים באמצעים. חברי חברי הכנסת, מדובר באנשים שלעתים שניהם עובדים למחייתם, שניהם מתפרנסים, ושניהם צריכים לגדל ילדים ולדאוג לחיים הבסיסיים, ולצורך זה הם נאלצים ללוות כספים, ונכנסים למעגל קסמים שבסופו של דבר הם לא יכולים לצאת ממנו. שמענו כבר על הדוח של ה-OECD של השנה האחרונה, שישראל היא המדינה עם שיעור העוני הגבוה ביותר בארגון. ישראל היא המדינה הענייה ביותר ב-34 מדינות ה-OECD, ושיעור העוני בה כ-20.99%, לעומת ממוצע של 11.3% בארגון כולו. שמענו גם על העוני בקרב הילדים, שמגיע לכ-35%, והמצב רק הולך ומחמיר. ברגע שמשפחה, אנחנו מתקרבים לסוף דבריך. כן, אני אסיים. ברגע שמשפחה, נוחת עליה יוקר המחיה, מקצצים בכל המקומות, מעלים תשלומי הורים, לצהרונים מבקשים השתתפות של ההורים, וכל אחד מצדו הולך ומעמיס עליהם, אין ספק שבסופו של דבר הם יקרסו, ומה עוד שכל ההליכים הביורוקרטיים עוד יותר מקשים עליהם לצאת ממעגל הקסמים הזה.

צריך למצוא פתרון שיכלול הכנסה שתאפשר חיים בכבוד, פישוט ההליכים הביורוקרטיים ועזרה בשיקום כלכלי. אני מבקש להעביר את הנושא לדיון באחת מוועדות הכנסת, אפשר גם ועדת הכספים, כדי לחפש ולמצוא פתרונות, כיצד אפשר לסייע למשפחות האלה.

תודה רבה לחבר הכנסת משולם נהרי. תודה רבה לך. אחריו, חבר הכנסת אורי מקלב.

אדוני היושב-ראש,

מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, מזכירות הכנסת ידעה להבדיל, כחבר נשיאות אני אומר זאת, מזכירות הכנסת ידעה להבדיל בין ההצעות לסדר-היום הדחופות: בין ההצעה: מאות אלפי משפחות בישראל חיות בחובות ומגיעות לכדי הוצאה לפועל, ובין הצעה לסדר-היום, שנדמה לי שגם היא אושרה, על דוח העוני, לבין כך שישראל במקום הרביעי בעולם המפותח בעוני של ילדים, כש-35% מהילדים נמצאים בעוני, כל ילד שלישי חי בעוני, זו הצעה נפרד לסדר-היום, אבל אין ספק שהן גם קשורות אחת לשנייה, מכיוון שמאות אלפי משפחות שהוכרזו חדלות פירעון,

זאת תוצאה.

שפתאום אנשים לא משלמים את החובות שלהם,

זאת תוצאה של מצב כלכלי קשה. יש קשר, אבל הדיון הוא בנפרד. לא צריך להכביר מילים, הרבה פעמים דיברנו כאן והצגנו את הקושי הגדול של משפחות שמתקשות לכלכל את עצמן, לכלכל את ילדיהן, למה זה מביא, את הקשיים הבין-משפחתיים, הקשיים בין הילדים להורים, הבעיות החברתיות שנוצרות מכך, בעיות האלימות, כפי שגם מופיע בדוח האחרון, הקשיים החינוכיים, הבריאותיים, התמודדויות רבות של משפחה שיש לה קושי כלכלי, ויותר ויותר ילדים ומשפחות נכנסים לזה. מזה אנחנו לרגע אחד לא מסיחים את דעתנו. אבל יש דבר אחד שהוא קשה מכולם, וזה החובות לאחרים. אינו דומה, אינו דומה מי שאין לו מה לקנות במכולת למי שאין לו מה לשלם למכולת. זה משהו אחר לגמרי. ומי שנפגש, מי שיוצא לשטח ומי שיורד לעם ונפגש עם משפחות, ללכת לישון רעב, ילד שהולך לישון רעב, זה קשה מאוד, כשאין לשלם לרופא, כשאי-אפשר לשלם על חינוך, הפערים, כשאי-אפשר למלא את הרצון ואת הצרכים של הילדים. קשה מאוד לראות את הילדים שמבקשים מאבא, ואבא אומר: אין לי. אבל מעבר לזה, הקושי הכי גדול הוא לא שהוא לא יכול ללכת לקנות במכולת את הלחם או את הגבינה או את המעדן, שאין לו מה לשלם לבעל חוב שלו, שזה דבר שרודף אותו, מקשה עליו, מביא למתחים קשים, כשאדם נמצא בעל חוב והוא לא יכול לשלם. מעבר לכך, לא רק שהוא לא משלם, בסוף הוא הופך למוגבל. ואין ספק, ואנחנו נפגשים עם ההורים, מתי זה קורה? אדם אומר: אני יכול לצמצם לעצמי, אבל אני לא יכול לעמוד בבקשות של הילדים, בצרכים של הילדים. ואז יש מעגל: הוא לווה, והוא חושב שיוכל לשלם, שיהיו רגעים יותר טובים או זמנים יותר טובים, וזה מדרון חלקלק, ואי-אפשר אחרי זה לעצור אותו. עד שזה מגיע, או שהוא משלם והוא אומר: לא חייב, שילם בצ'ק וחזר, וכן הלאה וכן הלאה, וכל אלה, זה המקרים האלה. השאלה היא מה עושים במקרה כזה. טיפול בעוני, נכון, מה עושים בינתיים? ואני אומר משהו, אני אומר את זה כאן בשקיפות מלאה, מתוך הקהילה החרדית, הקהילה הדתית, שידועה בעזרה ההדדית, בעזרה למשפחות שנמצאות במצוקה, ויש היום דיון רחב מאוד בנושא הזה. פגשתי את ראש ההוצאה לפועל, או ממלא-מקומו, והוא אמר לי: אנחנו רוצים להקל על כל המשפחות האלה. אני כבר מסיים.

אני מבין שסדר-היום ארוך וכבר צריך לסיים, אבל תן לי רק לסיים. לא, הוא לא ארוך, אבל בסדר, אבל למצות את הדיון. הנושא, חשיבותו לא ניתנת לערעור. אני אגיד לך, אדוני היושב-ראש, המגמה שיש היום, לא לאפשר לגמ"חים, שהם ידועים, שהם פרוסים,

אבל הקהילה החרדית נמצאת, מבוססת ומושתתת על העזרה ההדדית, על הגמ"ח שמלווה, כשיש צורך במשהו, נותן משהו להשלים את החודש. המסקנה שהם הגיעו אליה, אדוני השר, להפסיק לתת עזרה ולצמצם בעזרה לשוטף. הגמ"חים, שבאמת עושים מעשה חסד עילאי מאוד, שנותן לאדם, אדם צריך 3,000 שקל עבור טיפול שיניים, הוא לא יכול לגמור את החודש, הוא מתקשה, אין לו מה לקנות, אמרתי קודם,

שאם אין מה לשלם במכולת זה יותר גרוע מאשר שאין מה לקנות במכולת בחוב הזה. ולכן היום מצמצמים את זה. הגמ"חים גם עושים את זה סלקטיבית. הם בודקים את הדברים,

אם זה מתקשר לחיי היום-היום, צריך לראות,

זה לא יפתור את הבעיה, זה רק יעצים את הבעיה.

בנושא הזה, לפי הניסיון שלנו, והניסיון שלנו הוא בלהקל עליהם, אפילו בהוצאה לפועל,

תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב. עכשיו לתשובת סגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי.

בבקשה, חבר הכנסת סגן שר האוצר מיקי לוי. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, בימים האחרונים יצא גם לי לראות את הכתבות האמורות בנושא האשראי הניתן למשקי-הבית שלא למטרות דיור. בעיית האוברדרפט מוכרת לכולנו היטב, ולמרות זאת חשוב לי לפתוח בצפירת הרגעה ולומר שהנתונים על חובות משקי-הבית לא חורגים מהממוצע ארוך הטווח של 15 השנים האחרונות. בשנים 2002 ו-2003, בעת שהיינו שרויים במיתון עמוק, אחוז החובות עלה בכ-25%, ובשנים 2004 ו-2005 הוא ירד בשיעור דומה והתאזן. בשנים 2006 ו-2007 ובשנים 2008 ו-2009 היו עליות בשיעור דומה, של כ-20%, שלאחר מכן ירדו. דווקא משנת 2013 העלייה מתונה יחסית, ועומדת על כ-10%, ובחודשים האחרונים היא שוב החלה יורדת. גם כשבודקים את מצב האשראי הניתן למשקי-הבית כאחוז מהתוצר, שעומד בממוצע ארוך הטווח על כ-11.3%, בעשור האחרון,

כי איננו חורגים מהטווח, וכיום אחוז האשראי מהתוצר הוא כ-11.8%, כ-0.5% יותר, והמצב הזה גם נמוך לעומת מדינות רבות בעולם. אני מדגיש, המצב הזה נמוך לעומת מדינות רבות בעולם, בהן קנדה, ארצות-הברית, גרמניה, אוסטריה, איטליה, פורטוגל והולנד. כך שגם בהשוואה לנתונים בין-לאומיים אנחנו לא חורגים מהממוצע באשראי הניתן למשקי-הבית. עם זאת, אדוני היושב-ראש, המצב שבו משקי-בית רבים חיים באוברדרפט ומשלמים עליו ריבית גבוהה איננו מצב אידיאלי, בלשון המעטה, וצריך לפעול לצמצמו. מצד אחד אנחנו פועלים ללא לאות להוריד את יוקר המחיה ויוקר הדיור, המכבידים על משקי-הבית בישראל ומאלצים את חלקם להזדקק לאשראי כדי לגמור את החודש, עובדה שברורה לכולנו. איננו רוצים לחזור על כל הצעדים שפירטתי כאן, את כולם אמרנו מעל הדוכן פעמים רבות. מן הצד השני, יש אספקט שבדרך כלל איננו מרבים לדבר עליו, והוא חינוך פיננסי ויכולת התכנון הכלכלי של משפחה בישראל. ה-OECD מגדיר חינוך פיננסי כתהליך שבו צרכנים משפרים את הבנתם לגבי מוצרים פיננסיים ולגבי העקרונות שלפיהם השווקים הפיננסיים מתנהלים באמצעות מידע, הדרכה או ייעוץ אובייקטיבי, ומפתחים מודעות להזדמנויות ולסיכונים הפיננסיים, כל זאת כדי שיהיו מסוגלים לקבל החלטות מושכלות ולהכיר בצורך בסיוע מקצועי ולדעת לאן לפנות לשם כך, במטרה לנקוט פעולות אפקטיביות כדי לשפר את הרווחה הפיננסית האישית של כל אחד מהם. בשנה וחצי האחרונה, והייתי מופקד על העניין הזה, הקצינו באגף שוק ההון כ-10 מיליון שקל לפיתוח תוכניות לימוד ארציות לבתי-הספר,

ואף נתנו הרצאות לחיילים משוחררים, לקבוצות של שוטרים, וגם במתנ"סים, על-פי דרישה. וכמו כן, כבר היום מתקיים פיילוט בעשרות בתי-ספר ברחבי הארץ. 10 מיליון שקל הם סכום לא מועט, אבל לא מספיק כדי להקיף את כל בתי-הספר בארץ. אנחנו מאמינים שהתנהלות כלכלית נכונה צריכה להתחיל כבר מגיל צעיר. בהקשר זה חשוב לי לציין כי אגף שוק ההון אף הקים אתר, בשם "האוצר שלי" ואם תגלשו תוכלו להתרשם ממנו, אשר מסייע לאזרח בשאלות כלכליות ובהתנהלות פיננסית נכונה. אנחנו מאמינים ששילוב נכון של הבנה כלכלית וצרכנות טובה, שיהיה בידי האזרחים, וטיפול ביוקר המחיה, וגם בריביות הבנקים למשקי-הבית, יהיו תמהיל נכון להתמודדות עם בעיות האוברדרפט של משקי-הבית. תודה רבה. תודה רבה. מה אתה מציע לעשות, סגן שר האוצר? ועדה? מה שאתם רוצים, אבל אני אומר לכם שבאמת יש מאמצים בלתי רגילים, גם מבחינת האתר שהקמנו, גם מבחינת ההשקעה של 10 מיליון שקלים שמקיפים בתי-ספר, וגם המאמץ לחינוך פיננסי, שנעשה דרך משרד החינוך, מתנ"סים.

יש משפחות שאנחנו לא מגיעים אליהן וצריכות מלווה אישי. לוועדה. בבקשה. צעדים מעשיים, לא תחזית לטווח ארוך. לא, מה שפירטתי נעשה כבר עכשיו.

לרווחה", 5,000 משפחות עם מנטורים. שר הרווחה מביא לתשומת לבי, תודה רבה לך, שיש 5,000 משפחות עם מנטורים, עם מלווים אישיים. אני לא ידעתי את המספר הזה.

בבקשה, יש צעדים, אנחנו מודעים לזה. היכן שאתם רוצים. אתה מציע להסתפק בהודעה, או להעביר לוועדה? אם אתם רוצים להסתפק במה שאמרתי, בבקשה.

בסך הכול הכללי נעשו צעדים באמת רחבי היקף בשנה שנה וחצי שחלפו. מה אתם אומרים?

לוועדת הכספים? כספים?

בכספים זה יגיע אולי בעוד 20 שנה. יש עכשיו, בינינו, עכשיו דיוני התקציב. רווחה.

כי ועדת הכספים עכשיו עסוקה מעל הראש. ביקש היושב-ראש אפילו לא להעלות הצעות. יש שם פקקים אדירים.

אין בעיה, לוועדת הרווחה.

עבודה ורווחה, אוקיי. בסדר, אנחנו נקיים שתי הצבעות. הראשונה היא לגבי אם לקיים,

קודם כול הצבעה בעד ונגד העברה לוועדה, ואחר כך נחליט איזו ועדה. אז בעד זה בעד לקיים דיון, ונגד זה נגד לקיים דיון.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. אוקיי. אז קודם כול, לגבי עצם קיום הדיון, אנחנו עומדים ב-14 חברים בעד, אף אחד אינו מתנגד,

זאת אומרת, דיון. עכשיו, לגבי ועדה, אתם מבקשים: ועדת הרווחה. אז זה עובר לוועדת הרווחה, אם אף אחד לא מתנגד ואף אחד לא מבקש את זה אצלו בבית. עברנו לדרכנו. הנושא הבא, חברות וחברים, הוא: סגירת מפעל "אסם" בקריית-מלאכי, הצעות דחופות לסדר-היום מס' 3901,

3925 ו-3926, של חברי הכנסת יעקב אשר, יוני שטבון, תמר זנדברג,

ראשון, חבר הכנסת יעקב אשר. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר ידידי מאיר, כולנו קראנו את הסטטוס שהוציא שר האוצר, והוא כותב: "לפני שלושה ימים צלצל אלי מאיר כהן, שר הרווחה, ואמר לי" מאיר, למה אתה הולך עכשיו? אתה מכיר את הסטטוס? כן. "'אנחנו צריכים לנסות להציל את העיר ערד'. התחלנו לדבר" יש שם בחינה שבועית על הסטטוסים. "בסוף השיחה מצאתי את עצמי מרים טלפונים לחברה אחרי חברה כדי לראות אם רוצים להקים משהו בערד. לא דיברנו על עסקים, דיברנו על ערכים, על מחויבות. דן אמר שהם מתכוונים לבנות מפעל חדש, אבל הוא לא חשב על ערד, ואז הוא הרים את הכפפה", וכו' וכו'. "אז כבר ממחר בבוקר", אומר שר האוצר, ואז כותב שר האוצר בסטטוס, "הצוותים המקצועיים שלנו הולכים לעבוד על זה",

"אנחנו לא ניתן לביורוקרטיה לעצור את התהליך הזה" מי זה "אנחנו"?

סטטוס מעניין. אנחנו כולנו זוכרים, אדוני היושב-ראש, כשהיינו ילדים היה משחק שנקרא "מונופול". אמרתי את זה בוועדת הכלכלה אתמול בבוקר. כולנו אהבנו את המשחק הזה, מכרנו, קנינו, העברנו מפעל לכאן, בנק לשם. ב"ויקיפדיה" מצוטט מה זה המשחק, אז אני אצטט חלקים: המשחק מבוצע תוך כדי סימולציה של מהלכים עסקיים, השחקנים קונים ומוכרים נכסים ובונים מלונות ובתים, וכו' וכו'

אדוני היושב-ראש, שר האוצר חושב שלנהל משבר כלכלי זה משחק ילדים. זה פשוט חוסר אינטליגנציה לנהל ככה את ענייני המדינה, להודיע ככה, בעצם כשהוא הודיע על המפעל החדש שהולך להגיע לערד, כולם נאנחו אנחת רווחה. קיבל מחיאות כפיים, רץ מהר למקלדת, כתב את זה בפייסבוק ונגמר הסיפור, המשבר בערד נפתר. זאת המשמעות. מה יהיה בינתיים עם העובדים? מה עם עובדי "מגבות ערד", שבשנתיים-שלוש הקרובות יצטרכו לחכות למפעל הזה שיגיע? ומה היה קורה אם השר מאיר כהן, שר הרווחה, לא היה מתקשר אליו? זה לא היה תפקידו של שר האוצר לנסות למצוא את העניין הזה? לא, הוא של שר הכלכלה. ואם זה עניין של שר הכלכלה, כמו שאת אומרת, גברתי חברת הכנסת, איך הוא מפתיע ככה את שר הכלכלה? אנשי משרדו לא ידעו מכלום, קראו את זה בפייסבוק. ככה עובדים עבודת צוות? ככה עובדים עבודה רצינית בניהול משבר? עובדי ערד וקריית-מלאכי,

אינם כלי משחק,

אינם כלי משחק בלוח ה"מונופול". טיפול במשבר כזה לא נפתר במקלדת של פייסבוק. אין לי טענות לשר האוצר, זאת השיטה שלו לאורך כל הדרך. אני עוד לא מבין איך יש עוד מספר אנשים מצומצם שעדיין קונים את הלוקשים הללו של שר האוצר, ולוקשים באמת עושים ב"אסם", זה מתאים אומנם לחברה עצמה מגיע כל הכבוד על רצונה, אמר לי מנכ"ל החברה, ואני חייב להיות גלוי, שהם לא מתכוונים לפטר את העובדים בקריית-מלאכי, אבל עם כל זאת, המשבר בערד בעיצומו, אדוני סגן שר האוצר. אני רוצה לסיים במילה אחת. אדוני שר האוצר יאיר לפיד, אם אתה כבר מנהל שיחות בלילות עם דן פרופר, תשאל אותו מה דעתו, שנשמעה ברבים, דעתו הקטלנית על מע"מ אפס, ודן פרופר הוא בהחלט כלכלן עם קצת יותר ניסיון משר האוצר שיש לנו.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר. הדוברת הבאה, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, שמעתי בקפידה את דבריך, חבר הכנסת אשר. תראה, בשבוע שעבר התכנסנו ודיברנו על סגירת "תעשיות טקסטיל" בערד. אני דווקא מעודדת מכך שאנחנו יושבים ומדברים על הנושא של "אסם" היום, כי כנראה אנחנו נמשיך לשבת מדי שבוע ולדבר על מפעלים שנסגרים בדרום. גם בשבוע שעבר העליתי את העובדה שבעצם אנחנו עוסקים בכיבוי שרפות. אנחנו עוסקים בכיבוי שרפות. אחרי שמפעל נסגר, פתאום יש קול זעקה, ואז כולנו נחלצים לטובתו. הרי ברור וצר לי,

ששר הכלכלה איננו נמצא כאן, כי הוא אמון על המפעלים, והוא אמור לתת לנו את הפתרונות, ואם הוא היה ער לסכנה, כי זה לא פחות מסכנה המתרגשת לבוא, היום לא היינו בפני סגירת שני מפעלים משמעותיים בדרום, וזאת לנוכח העובדה שנתוני האבטלה בדרום הם מהגבוהים ביותר בישראל, 8% ויותר מ-12%. ומה לעשות, יישובי הדרום הם לא ילדים חורגים של מדינת ישראל. חברים. סגן שר האוצר. סגן שר האוצר, אתה מפריע לחברת מפלגה שלך, זה יותר מדי.

ומה לעשות, יישובי הדרום הם לא הילד החורג של מדינת ישראל. אני חייבת להתייחס לדבריך, חבר הכנסת יעקב אשר. נכון, הרמתי לך להנחתה, כי קצת התבלבלת, כשאתה פונה לשר האוצר, אני חושבת שהפנייה שלך הייתה צריכה להיות מיועדת קודם כול לשר הכלכלה, שהיה צריך להיות פה והיה צריך להשיב לנו. וצריך גם לדייק בעובדות: המפעל בקריית-מלאכי היה אמור להיסגר כבר לפני שנתיים. אני יודע ששר האוצר פתר את זה. כבר לפני שנתיים המפעל הזה היה אמור להיסגר, לצערנו, והעובדים ידעו את זה.

והמעשה שעשה המנכ"ל הוא מעשה ציוני, וההתערבות של שר האוצר נובעת מהרבה מאוד אכפתיות, והתושבים יודעים את זה.

אנחנו לא יכולים להמשיך לעסוק בכיבוי שרפות. דרושה פה תוכנית לאומית, שמאתרת את כל היישובים עם מפעלי התעשייה שעומדים להיסגר, מפעלים שעומדים להיסגר, ולתת פתרון, שנה-שנתיים מראש, כי אחרי הכול, כולנו אוהבים לצאת עם חמלה לתושבי הדרום כאשר מדובר בימי מלחמה, כשהם סופגים טילים על גבי טילים, אבל אם אנחנו לא יודעים לתת להם את הבסיס הכלכלי, את מקומות העבודה, אנחנו ממש חוטאים למטרה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת תמר זנדברג. בבקשה. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, ביום ראשון שעבר, יחד עם חברי חבר הכנסת אילן גילאון, נסענו לערד וביקרנו במפעל "מגבות ערד". דיברנו שם עם העובדות והעובדים, אגב, מכל המגזרים, המגדרים, העדות והמינים. היינו במפעל, והעובדים אמרו לנו: בואו תראו, המגבות תלויות, הן מחכות לעבודה. אפשר רק ללחוץ על כפתור וכל המפעל חוזר לעבוד. מדובר במגבות איכותיות. זו עבודה שמכבדת את בעליה. אנחנו עובדים, מתפרנסים. אחר כך,

בדיון כאן,

גילינו שהפער שדרוש, הפער שעומד בשביל להעמיד את המפעל על רגליו, להמתין עד שהוא יוזיל עלויות בתחום האנרגיה דרך צינור הגז וכו' לא ניכנס לזה, עומד על 12 מיליון שקלים. 12 מיליון שקלים,

עשירית אולי ממה שעבר רק היום בוועדת הכספים.

לא הייתי שם, אבל אם יש כאן מישהו שהיה,

שום דבר. אבל המפעל סגור, העובדים בבית, וערד, כמו שידידי יעקב אשר תיאר, בסטטוס של שר האוצר, באמת משמיעה קול זעקה, וכולם צועקים ואומרים: צריך להציל את ערד. ודיברנו על כך גם השבוע,

גם בוועדת הפנים וגם בוועדת הכלכלה, ערד משוועת לעזרה בהרבה מאוד תחומים, והעיר הנפלאה הזאת עומדת בפני, יש תחושה של מכירת חיסול, תחושה של סגירה. בשבוע שעבר,

אחד התושבים סיפר לי שבכניסה לעיר נתלה שלט: "תהרגו אותנו וזהו". כאילו, מה עוד? מה עוד תנחיתו עלינו? מה עוד תביאו לנו? ואז, אנחנו שומעים, תיאר את זה בצורה מאוד חיננית יעקב אשר, ואני לא אחזור, שיש פתרון: ניקח מקריית-מלאכי, נעביר לערד. עכשיו, בכנסת הזאת יש דבר חדש. הוותיקים כאן אולי זוכרים: פעם היו קרבות בין הקואליציה לאופוזיציה, היום הדבר החדש זה קרבות בתוך הקואליציה. שמענו כאן כרגע חברת יש עתיד. את מי היא תוקפת? את שר הכלכלה. אתמול בוועדה שמענו חברת כנסת מהבית היהודי מזדעקת נגד העברת המפעל, לקיחתו מקריית-מלאכי. אני עושה מהר "גוגל", ואני מגלה,

שראש עיריית קריית-מלאכי, באיזו מפלגה הוא חבר? בבית היהודי, ובאולם יושבת ראשת עיריית ערד, היא מישראל ביתנו. אז עכשיו יש לנו קרב בין הבית היהודי לישראל ביתנו, לאיזו עיר בדרום תלך התעסוקה. נו, באמת, אני שואלת אתכם, זה רציני? ככה מנהלים, פנינה, אמרת בצדק, את התוכנית הלאומית שהנגב זקוק לה? הרי לא יכול להיות,

זה לא מתקבל על הדעת שאי-אפשר לספק תעסוקה בכבוד, לא רק בהיי-טק, גם בלואו-טק, וגם בתעשייה הבינונית, שאי-אפשר לספק לאנשים תעסוקה בכבוד, ולא ביריד התעסוקה, ששם שלחו את תושבי ערד לעבוד בעבודות נמוכות מהכשרתם ומהשכלתם. זה לא יכול להיות. זה לא ייתכן.

שירים תוכנית תעסוקתית לתושבי הדרום.

תגידי, את חושבת שאזרחי ישראל שמסתכלים עלינו עכשיו, על כולנו, אכפת להם ששר הכלכלה מאשים את שר האוצר ושר האוצר את שר הכלכלה? אני לא מדברת, באמת. בדיוק, תכל'ס. אז על ההצעה הזאת לסדר-היום,

לרוע מזלו, שובץ סגן שר האוצר לענות, ובשם הממשלה, שכוללת את שר הכלכלה, ואת שר האוצר, ואת סגן שר האוצר,

אנחנו מצפים מכם לתשובה: איפה התוכנית הלאומית שתיארת כל כך יפה את נחיצותה?

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. הדובר הבא יהיה חבר הכנסת יוני שטבון.

אחריו, חבר הכנסת יואב בן

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

עוזרים למפעל שנמצא בסכנת סגירה? איך עושים את זה? יש היום שתי גישות. גישה אחת, יש כרגע פער וגירעון, או חוסר ניהול תקציבי נכון, ומדינת ישראל נותנת מענק, קחו סכום x, תשלימו את הפער ותתקדמו. גישה שנייה, שהיום מתפתחת יותר במשרד הכלכלה,

המענק לא יעזור. אם ניתן את המענק הבור יישאר, כי אם אין ניהול נכון אנחנו עלולים לחזור לאותו מצב, ולפיכך, בכלל, הגישה יותר מותנית, אם המפעל מזוהה על-ידי גורמים כאלה ואחרים, מקצועיים, שהוא לא בר-התקדמות, נסיט אותו או נזיז אותו למקום אחר, הכוונה לעובדים עצמם, נדבר מול העובדים, פחות מול המפעל, ונמצא להם מקום אחר. שתי הגישות האלה נמצאות כל הזמן במרחב הציבורי כשמדובר בטיפול בסגירת מפעלים. אבל אי-אפשר ללכת על גישה אחת, וללכת "דוך"; כל מפעל, כל מקום, כל אזור במדינת ישראל, יש לו מאפיינים ייחודיים משלו. בממוצע, אם לוקחים את סגנון העובדים, את סוג העובדים במפעל, ויש שם לא מעט,

כמו שנאמר פה לפני, חתך של כל אוכלוסיית ישראל, ובמיוחד גילים מאוד מאוד מבוגרים,

היום התעשייה הבינונית והנמוכה לא שואבת צעירים, לצערי. תיקח בחור או בחורה, מבוגר או מבוגרת,

גילאי 50 פלוס,

ותגיד להם בשלב כזה בחיים: בואו נעתיק אתכם מקריית-מלאכי לערד, או למפעל אחר, לצד הדיון שהיה פה לפני כן, אם כן פיטרו או לא פיטרו,

מבחינה נפשית, מבחינה פסיכולוגית, אף אחד לא מסוגל לעשות את המעבר הזה. בואו ניקח גם את העניין, שהמרחק הגיאוגרפי בין קריית-מלאכי לערד הוא כזה גדול, שגם אם יבוא מנכ"ל "אסם" ויגיד: אני לא מפטר אותם, אני רק מעביר אותם, בואו נראה את אותו בחור שגר בקריית-מלאכי, שנמצא בשלב השלישי של חייו, שיעשה את אותו מעבר גיאוגרפי. זה לא ייתכן ולא אפשרי. משרד האוצר, שר האוצר, חייב לעבוד בשיתוף עם משרד הכלכלה, כמו שנאמר פה לפני כן, למצוא את המודל הנכון לפתרון כוללני, ובפרט לאוכלוסייה של המפעל בערד. לתפיסתי, המהלך הנכון הוא מענק מותנה, לא הלוואה מותנית אלא מענק מותנה.

התעשייה הבינונית והנמוכה במדינת ישראל נמצאת במציאות לא נורמלית,

בעקבות התחרויות הגדולות שקורות ממזרח לנו, ומדינת ישראל, יש לה אחריות מול העובדים, וגם מול המפעל. מענק שמותנה בליווי, הכוונה אם לדוגמה הגירעון הוא 1 מיליון שקל,

כל שלב, הכוונה: 200,000 שקל, כמספר הזה, יותנו בשיפור התנהלות כזאת או אחרת, למשל באמצעי הייצור, ה-200,000 הבאים, באמצעי אחר. זאת אומרת, מצד אחד אני נותן את הכסף, כי המדינה אחראית לזה, ומצד שני, זה מותנה בליווי מקצועי ונכון. זה המודל הנכון. כל מיני מעברים כאלה ואחרים של הרגע האחרון, תיקח עובדים מכאן כאילו זה שק תפוחים, זה לא יכול לעבוד. אני קורא מפה לשר האוצר לשבת עם משרד הכלכלה, להבין שהדמויות שעובדות שם, באותו מפעל בערד, באותו מפעל בקריית-מלאכי, להעביר אנשים מכאן לכאן זה כנראה לא ילך, ואני רוצה להאמין שיש פה נכונות אמיתית לעזור, כמו שנאמר בסטטוס: ציונות.

תודה רבה לחבר הכנסת יוני שטבון. אחרון הדוברים לפני תשובת סגן השר יהיה חבר הכנסת יואב בן צור. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני כבוד השר, סגן השר, חברי חברי הכנסת, אבקש להעלות על סדר-יומה של הכנסת נושא כאוב, כפי שהעלו חברי, שנוגע בכבודם ובפרנסתם של מאות משפחות ואלפי ילדים תושבי מדינת ישראל. העתקת מפעלי "אסם" מקריית-מלאכי לערד דומה במקצת למונח התלמודי "מחליף פרה בחמור", ויסלחו לי תושבי הערים היקרים על המונח השאול. וכי קריית-מלאכי שופעת היא במקומות תעסוקה? מתקבל הרושם, אדוני השר, כי קיימת מדיניות ספינים, סחרירים בעברית, אשר מתנהלת על גבן של משפחות רבות, העלולות להגיע עד פת לחם. מדיניות זו כלל וכלל אינה ראויה. מישהו מפריח איזה ספין, וליבותיהם של מאות אנשים, הגם שאולי מבטיחים להם חלופה, כמו שאמר לי מנכ"ל "אסם" הבוקר, הגם שאולי מנסים לומר להם שיעבירו אותם למקומות קרובים לעיר קריית-מלאכי, אבל עדיין, במחיר ספין אחד, ליבותיהם של הרבה אנשים ואלפי ילדים יכולים בעצם להיות מודאגים למשך זמן רב. מדוע פתרון כה יצירתי לא מועלה על-ידי שר הכלכלה עצמו? הוא השר הממונה בעצם על התעסוקה. שמא הוא מעדיף להשאיר את הזירה התקשורתית בידיו הנאמנות של שר האוצר? טרם יציאת שר האוצר לתקשורת בפתרונות קסם, משוואה: "אסם", ראוי היה שיתקיים דיון מעמיק בתוככי הבית הזה ובוועדות הכנסת האמונות על קביעת מדיניות הולמת, לכל הפחות מתוך אחריות לעתידן ומעמדן של משפחות רבות, תושבי קריית-מלאכי במקרה דנן, אשר בהינף ספין תקשורתי אחד בלבד התערערו יציבותן וביטחונן במקום העבודה. ממשלות ישראל לדורותיהן התמקדו בפיתוח ובנייה, באופן טבעי, במרכז הארץ. דבר זה הוא גורם משמעותי הן בעליית מחירי הדיור והן בהעברת מקומות תעסוקה מהפריפריה למרכז. עידוד העברת מפעלים נכון שיהיה מתוך מחשבה מעמיקה, ודווקא ממרכז הארץ לפריפריה, דוגמת מפעל "עלית" המיתולוגי ברמת-גן, שהועתק לרמת-ישי שבצפון. עידוד העתקת מפעל משקאות דוגמת "קוקה-קולה" ממרכז הארץ, מקום המאפשר, באופן יחסי, מקומות תעסוקה רבים, יהיה נכון יותר מאשר העתקת מפעל מן הפריפריה לפריפריה. כמו כן, אבקש לדעת, מדוע בעצם לא תיקבע מדיניות ממשלתית ברורה ביחס לגופים שלטוניים ומעין-שלטוניים והעברתם מחוץ למדינת תל-אביב? מדוע, למשל, צריכה תחנת "גלי צה"ל" להיות דווקא ביפו? למה הבורסה לניירות ערך,

אנחנו עוזרים לה לעבור ללוד,

יפה, למקום הכי קשה. למקום הכי קשה, כדי שהיא תוסיף עוצמה לעיר לוד. אפשר לעשות את זה באתר שאליו הובטח להעביר את רשות השידור,

כי כבר הניחו אבן פינה לרשות השידור,

אבל זה רעיון טוב. למה, למשל, הבורסה לניירות ערך, למה לא תעבור, למשל, הבורסה לניירות ערך לאיזו עיר פריפריה, כמו "אינטל", שנמצא בקריית-גת?

למה לא? עיר הבה"דים, שנמצאת בנגב, ואפשר עוד למצוא פתרונות כאלה ואחרים. אבל עיר הבה"דים זה, עיר הבה"דים זה, אתה רוצה להעביר את עיר הבה"דים חזרה? לא, לדוגמה, אני אומר. את עיר הבה"דים, שהעבירו לנגב, לדוגמה. היא דוגמה יפה וטובה, שיעשו כמוה עם רשויות שלטוניות נוספות. אבל הבורסה היא לא דוגמה טובה, עם כל הכבוד.

אולי אם הם ימצאו מקומות עבודה גם תושבי הדרום יצליחו להשקיע.

בהחלט זה יכול להיות טוב, אין הכרח במיקומם בטבורה של תל-אביב, ואני מקווה שהדברים הללו יעזרו במציאת מקומות תעסוקה, ואני מקווה שלא יוסיפו להפחיד את האנשים בספינים כאלה ואחרים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת יואב בן צור. ישיב לכל המציעים סגן שר האוצר מיקי לוי. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, שר האוצר פעל בשבועיים האחרונים למצוא פתרון למצוקה האמיתית שנוצרה עם ההחלטה על סגירת מפעל "מגבות ערד". הרי אם הוא לא היה פועל, הייתם עומדים כאן ואומרים: הוא לא פעל. גם אם הוא פעל. לדידנו, הפתרון לא מצוי בתמיכה כלכלית במפעלים שאין להם,

שיתוף הפעולה בין שר הרווחה לשר האוצר מבורך לחלוטין. הפתרון מצוי בפיתוח תעשייה בת-קיימא ובעידוד חברות להקים מפעלים דווקא בפריפריה, ואנחנו תומכים בכך. כפי שציין שר האוצר, הוא בא בדברים עם מנכ"ל חברת "אסם" כדי לפעול להקמת מפעל של חברה זו בערד, שיוכל לקלוט את מפוטרי מפעל "מגבות ערד", גם במחיר של מענק הקמה למפעל החדש שיקום. לפי ההתחייבות שניתנה, לא יהיו פיטורין במפעל אחר של "אסם" כדי להקים את המפעל החדש בערד. חד-משמעית: לא יהיו מפוטרים של "אסם" על חשבון הקמת המפעל החדש. במקביל, שירות התעסוקה קיים ביום ראשון יריד, מה זה מפוטרים? מפוטרים הכוונה שיעברו מקריית-מלאכי לערד? יש התחייבות שאם, בהגינותו כי רבה הפעם, חבר הכנסת אשר אמר שהמפעל בקריית-מלאכי היה אמור להיסגר יש לנו התחייבות של מנכ"ל "אסם": מי שיפוטר, אף-על-פי שהיה מתוכנן, מהמפעל בקריית-מלאכי, ייקלט באחד המפעלים האחרים של "אסם". לא יהיו מפוטרים בקריית-מלאכי ממפעלי "אסם". חד-משמעית.

שירות התעסוקה קיים ביום ראשון יריד מעסיקים גדול בערד, לצורך סיוע בהשמת מפוטרי "מגבות ערד" בעבודה. במסגרת היריד הגיעו 12 מעסיקים והציעו בסך הכול 550 משרות פנויות, שאפשר לאייש באופן מיידי, לכל דורש. בין המעסיקים מלונות "ישרוטל", מפעל "סודה-סטרים", "בזק און-ליין", מפעל מגנזיום בבאר-שבע ועוד. כפי שאפשר לראות, יש היצע משרות פנויות שאמור לתת מענה לכלל עובדי המפעל שמעוניינים למצוא עבודה חדשה. איך אתה אומר את זה ככה? אתה הרי יודע שזה לא נכון. הציעו להם לשטוף כלים במלון, אמרה את זה אחת העובדות. כמה אנשים הגיעו ביריד הזה לעבודה מסודרת? ב"בזק און-ליין" למי אתם מסמאים את העיניים? כל עבודה מוצעת היא עבודה שמכבדת את בעליה, הן בפינוי אשפה,

בשטיפת רצפות. ואני בא מהמקום הזה. אני בא משם. פתרת את בעיות, אני בא משם, אז אל תספר לי סיפורים. חברי חברי הכנסת, הממשלה מפעילה מגוון רחב של כלים להכשרות ולהסבות מקצועיות. בין היתר, ואני יכול להגיד לך מידיעה אישית,

אני חתמתי על תוספת של עובדים זרים לעיר הבה"דים בנגב, ואנחנו מסיעים מכל רחבי הארץ בעלי מקצוע, יש חוסר בבעלי מקצוע למקצועות הרטובים, אני אסביר לך מה זה: מטייחים ועד רצפים, יש חוסר בבעלי מקצוע כגון טכנאי חשמל, טכנאי מיזוג אוויר ועוד ועוד, ואין לנו שם. אנחנו שמנו במשרד הכלכלה כ-300 מיליון שקל להסבות מקצועיות, שאנחנו לא מצליחים לאייש, לצערי, לא מצליחים, ואנחנו חייבים להמשיך להתאמץ לעשות את זה. והשכר בעיר הבה"דים, בכל הבנייה, הוא שכר גבוה יחסית אפילו למרכז הארץ. כחלק מהסיכום התקציבי לשנת 2015 עם משרד הכלכלה, חבר הכנסת שטבון,

יחד, סוכם על תוספת משמעותית להרחבת מערכת ההכשרה וההסבה המקצועית, אותה מערכת שדיברתי עליה כרגע, אשר תיתן מענה בין היתר למקרים כאלה. אין שום סיבה שבמדינת ישראל יהיו כ-80,000 עובדים זרים. אין שום סיבה. אדוני היושב-ראש, בחודש ממוצע מפוטרים כ-12,000 עובדים, מצעֵר, ונקלטים בעבודה בממוצע, מכיוון שחלק מהמפוטרים הם ממקצועות עבודה עונתיים, נקלטים בין 15,000 ל-20,000 עובדים חדשים. זוהי המחזוריות ב-15-10 השנים האחרונות. היא לא נולדה אתמול. כך שסגירתו של מפעל המגבות בערד היא אירוע באמת מצער, נוגע ללב, יוצר מצוקה שחייבים לטפל בה, אך בוודאי לא אירוע מקרו ששונה מהותית מעשרות אירועים דומים שמתרחשים מדי חודש ונפתרים באמצעות הביקוש הקיים לעובדים במשק. לסיום, חשוב גם לומר שאנחנו נמצאים, ולכן בערד נמצא פתרון, בשיעור אבטלה שנע סביב 6%; פעם הוא יורד, ל-5.4% 5.6%, ופעם הוא עולה ל-6.2%. זה השיעור הנמוך ביותר בעשרות השנים האחרונות, והוא נתון טוב בפני עצמו, ודאי וודאי בהשוואה לעולם. תודה רבה. מה ההצעה, אדוני סגן השר? אתה משאיר את זה לשיפוט, להחלטת חברי הכנסת. אני משאיר את זה לשיקולם של חברי הכנסת. אני פתוח לכל הצעה. מכיוון שאנחנו עושים כל כך הרבה מאמצים, לא נראה לי שחברי הכנסת הנכבדים יסתפקו בתשובה שלי, וודאי ודאי ירצו להעביר את זה לאחת הוועדות, אז אני פתוח להצעות. זו אותה תשובה כל פעם,

להעביר לוועדה או לא להעביר. מי שחושב שצריך להעביר לוועדה יצביע בעד, מי שחושב לא להעביר לוועדה יצביע נגד. בבקשה.

מי שבעד, בעד העברה לוועדה. נגד, נגד העברה לוועדה. בבקשה להצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. שמונה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ועדת הכלכלה בסדר? מקובל על כולם?

כלכלה?

הנושא עובר לוועדת הכלכלה. לפני תום, אני רוצה לבקש מסגן מזכירת הכנסת נאזם בדר למסור הודעה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 67), התשע"ה 2014, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון, הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 12),